ערב טוב לכל חברי הכנסת המכובדים ולצוותים. אני מתכבדת לפתוח את הישיבה. הנושא הראשון על סדר-היום הוא בחירת יושבת-ראש לוועדה המסדרת, וזאת לפי סעיף 106 לתקנות